דיון ראשון בחוק בינוי ושיכון, פרק ד' (בינוי ושיכון) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות

זה דיון ראשון בהכנה לקריאה שניה ושלישית. יעל לינדנברג ממשרד האוצר תציג את החוק, בבקשה. צוהריים טובים לכולם. שלחנו מצגת שנציג משרד האוצר יחד עם כרמית יוליס ממשרד המשפטים. נציג את הרפורמה בהתחדשות עירונית, מספר תיקוני חקיקה שתפקידם לתמרץ ולקדם פרויקטים של התחדשות עירונית בצורה מאסיבית ומהירה. אפשר לראות את מדד מחירי הדירות. זה לא סוד וכולנו עדים לזה, רואים בתקשורת ורואים את פרסומי הלמ"ס על עליית מחירי הדירות. אפשר לראות בשנה האחרונה עלייה של כ-8%,

כלומר שאנחנו צופים שכשנסתכל על סוף השנה, מה קרה ב-2021, נראה עלייה יותר משמעותית. זה מחייב אותנו כממשלה לראות איך מקדמים את כל הצעדים, בראש ובראשונה להגדיל את היצע יחידות הדיור במדינת ישראל. זה צעד הכרחי בעת הזו ולכן אנחנו מציעים את מה שתכף נפרט. למה צריך התחדשות עירונית? יש הרבה שיווק של קרקע מדינה שמבוצע על ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון, הם במקומות שיש קרקע מדינה פנויה שאפשר לבצע. אפשר לראות את אחת הערים במרכז הארץ, כל השטח בנוי, אנחנו מכירים את זה, זה לא מפתיע אותנו. אבל ההבנה המרכזית היא שאם אנחנו רוצים לאפשר הגדלת היצע יחידות דיור בקרבת אזורי התעסוקה, במרכזי הערים, הדרך היחידה האפשרית לבצע את זה היא באמצעות התחדשות עירונית.

לקחת את המרקם הבנוי ואותו להגדיל, להוסיף עליו יחידות דיור וכך להגדיל את ההיצע באזורים האלו. אין בעצם פתרון אחר באותם אזורים בנויים להגדלת היצע יחידות הדיור. אנחנו עושים פה מאמץ משולב. המדינה לא מפסיקה לשווק קרקעות מדינה ובאמת יש גידול בהיקף השיווק, זה איפה שהמדינה יכולה לשווק קרקע שהיא קרקע מדינה. בקרקעות פרטיות בנויות זו הדרך היחידה שלנו להגדיל את היצע יחידות הדיור.

נתוני היתרי הבניה בהתחדשות עירונית, הגרף העליון הוא היתרים שניתנו במסגרת תמ"א 38 והגרף הכחול הוא היתרים שניתנו במסגרת פינוי בינוי. התמ"א כן הייתה בעליה מאוד משמעותית בשנים האחרונות, לגבי הפינוי בנוי יש גרף מתון, אין עליה משמעותית ואין מענה על הצורך. אנחנו נמצאים לפני שינוי בתמ"א 38 כפי שכבר פורסם ואנחנו מבינים שהצורך גובר בפרויקטים לפינוי בינוי והשאלה הגדולה היא איך אנחנו לוקחים את אותו קו כחול במצגת ומעלים אותו. אני שוב חוזרת, אנחנו במצב של הכרח בגידול בהיצע יחידות הדיור. בחלוקה לפי שנים רואים את היקף התוכניות שאושרו להתחדשות עירונית ומספר היתרי הבנייה שיצאו מכוחם. יש גידול בהיקף התוכניות, רואים צוואר בקבוק מאוד משמעותי ביישום של אותם תוכניות, שנובע מכל מיני חסמים שאנחנו כבר נציג, רואים את הפער הדרמטי. אנחנו נשאלים בכל רפורמה שאנחנו מציגים פה, מה היעד שלנו, לאן רוצים להגיע. אם רוצים ליעד השאפתני ביותר, הייתי רושמת מספר יותר גבוה ממה שמופיע פה, אבל כהסתכלות ריאלית על השוק אנחנו שאנחנו חושבים ששילוב של צעדים שאנחנו מבקשים להטמיע בחקיקה יאפשרו לנו תוספת שנתית של 4,500 יחידות דיור, מה שמהווה מקפצה של מעל לפי 2 מהמצב הנוכחי בפרויקטים של פינוי בינוי. הדגשתי הרבה פעמים שאחת המטרות הברורות שבגלל זה אנחנו מביאים את זה בעת הזו, זה הסיפור של הגדלת היצע יחידות הדיור, מה שאנחנו מקווים שיביא למיתון בעליית המחירים ויאפשר רכישת דירה במחיר קצת שונה מהמצב הנוכחי. אבל יש להתחדשות עירונית תועלות נוספות מעבר לשאלת היצע יחידות הדיור, קודם כל הקרבה לאזורי תעסוקה, מה שמאפשר הפחתת יום עימות, כולנו מכירים את הפקקים, זמני הנסיעה שנוסעים למקומות העבודה. ברגע שאנחנו מאפשרים בניה בשטח בנוי קרוב לאזורי התעסוקה, מפחיתים את הזמן הזה. סוגיה נוספת היא שמירה על שטחים פתוחים כשבונים במרקם הבנוי, אנחנו בהגדרה לא בונים על השטחים הפתוחים, הירוקים. באיזשהו מקום זה תחליף אחד לשני. ברור שיש עדיין בניה נרחבת גם במקומות אחרים אבל זה כן איזשהו טרייד אוף. יש קשר בין התחדשות עירונית לבין אזורי תעסוקה או תעשייה? חזרת על זה מספר פעמים ואני מוצא קשר כזה. אני מדברת יותר על אזורי תעסוקה ופחות על אזורי תעשייה. הקשר בדרך כלל סביב אזורי התעסוקה. אנחנו מוצאים במצב הנוכחי קרקעות שהן בנויות למגורים. כלומר אזורי תעסוקה הם בדרך כלל לא תקועים בחור ומסביבם קרקעות פנויות. המצב הנוכחי הוא שאזורי התעסוקה והסביבה הצמודה לו היא בנויה.

ככל שאני רוצה לאפשר מגורים בקרבת אותם אזורים - - - מה עם איפה שאין אזורי תעסוקה? אין התחדשות עירונית? אני לא אומרת בהכרח, כשאני אומרת אזורי תעסוקה אני מדברת על אותם מרכזי ערים. בכל עיר יש את המרכז התעסוקתי שלה, איפה שאנשים יותר נוטים לעבוד. בדרך כלל מדובר במרקם בנוי. לכן הדרך שלנו לאפשר לאוכלוסייה לגור קרוב יותר למרכזי הערים היא באמצעות הצעד הזה. סוגיה נוספת, התחדשות המרחב העירוני ושיפור התשתיות.

כשעושים פרויקט של פינוי בינוי מסתכלים על המרחב הכולל, לא רק על הבניין הבודד, לכן יש לזה השפעה על המדרכות, על הסובב אותם. סוגיה רביעית היא רווח הדיירים. בסוף כשמגיעים לפרויקט של הריסה ובניה אנחנו מבינים שנבנה בניין חדש, בניין שמספק בצורה יותר נכונה את התועלות מהאנשים שגרים באותו בניין בין אם זו דירה חדשה, אבל זה גם מתכתב גם עם המרחב העירוני ושיפור התשתיות שסובבות. אני אמשיך את הדברים של יעל. הרפורמה שכל משרדי הממשלה מביאים אליכם עכשיו היא חלק כמובן מחקיקת ההסדרים, אבל קדמה לה עבודת מטה מאוד רחבה. עמדנו בראש צוות שהיו שותפים לו כל השותפים הממשלתיים, הרשות הממשלתית, משרד האוצר מנהל התכנון. מעת לעת, לפי הנושאים, הצטרפו אלינו גם משרד הרווחה, השמאי הממשלתי הראשי. אבל עיקר החשיבות בצוות הזה היה שיתוף הציבור הרחב שהוא עשה. נפגשנו עם קשת מאוד רחבה של גורמים. גם אנשים פרטיים, דיירים שנמצאים בתוך הפרויקטים האלה, גורמים עסקיים, בעלי מקצוע. קשת רחבה של גורמים שנשמעו. זה מאוד עזר לנו למפות את החסמים האמיתיים שאנחנו חושבים שהרפורמה הזו מגלמת, שאם נפתור אותם, אז באמת נביא תועלת. חשוב לי להדגיש שמהנקודה שלי ושלנו בכלל, על שוק הנדל"ן, הנושא של התחדשות עירונית כשאנחנו יודעים איך נראים מרכזי הערים ואנחנו יודעים מה מחירי הדיור ואנחנו יודעים באיזה בניינים אנשים נמצאים וגרים, אין ספק שזו יכולה להיות נקודת מפתח שהיא זו שתעשה את השינוי. למרות שבשנים האחרונות מדברים על זה ומנסים את זה והרשות הממשלתית עושה כל מה שהיא יכולה לפי המצב החוקי כרגע כדי לפתור את זה, עדיין זה נראה שההתקדמות המשמעותית עוד לפנינו ואנחנו מאמינים שהרפורמה כוללת בתוכה את הדברים הדרמטיים שצריך לעשות, זה מה שיוביל אותנו לחקיקה הזאת. הצוות שמע הרבה גורמים ויצא עם המלצות לציבור שעל זה עוד התקבלו הערות. חשוב להדגיש שנשמעו גם ארגונים חברתיים, נציגים מהשלטון המקומי, יועצים חברתיים. עשינו התייעצות מאוד מעמיקה עם האקדמיה ואני ארצה לדבר על מה מצאנו שם. נוכל לקבל פירוט של הגורמים? זה לא מופיע בדו"ח אפשר להעביר. ננסה לאתר את זה. לא תמיד זה היה עמוד מסודר ברמה שיש לי רשימה לשלוח, אבל אנחנו יכולים לנסות לאתר את זה. תצטרכי לחפש ביומנים. חלק מהדברים שראינו לחלוטין לא מפתיעים אבל הדבר המשמעותי שבלט הוא עד כמה הם משמעותיים, גם אם ידענו לפני זה, ראינו איזה נפח הם תופסים. אני לא צריכה לספר לכם שדיירים שמציעים להם היום התחדשות עירונית, האמון שלהם בכל התהליך הוא מאוד נמוך. העבודה שהרשות הממשלתית עשתה והעובדה שנכנסו מנהלות עירוניות, שזה משהו שעוד דברנו עליו אז כשחוקקנו את חוק הרשות הממשלתית, באמת רואים את הפירות שלו בשטח. זה עולם אחר אם יש רק שוק עסקי שפוגש את האנשים הפרטיים האלה או שיש את הגורמים האלה שהם לפעמים ציבוריים לגמרי כמו אנשי הרשות ולפעמים הם זרוע של השלטון המקומי באמצעות המנהלות. עדיין יש אנשים שבאים ומציעים עסקאות, אנחנו לא יודעים מה עומד מאחורי זה, הדיירים לא יודעים מה רמת הוודאות של העסקה, מתי היא תקרה,

אנשים מבוגרים אומרים, אם זה משהו שרק הנינים שלי יראו למה לי כל הדבר הזה? לצד זה כאמור, אנחנו יודעים שזה אינטרס מאוד חשוב של המדינה שהיא צריכה לצעוד אליו. אז יש קושי לקבל את ההסכמות האלה ויש גם חוסר אמון בתהליך ובאנשים שמלווים אותו. יש הרבה היבטים בירוקרטיים, שכשנצלול להצעה עצמה נראה שאנחנו מנסים להפוך כל אבן ובמקום שאפשר להקל על הרגולציה, להיפטר מבירוקרטיה, מציעים את זה. נושא מאוד אקוטי לשוק העסקי, שבסוף הוא זה שמחולל את הפיתוח הזה, הרי בסופו של יום השוק העסקי ייכנס והוא זה שיעשה את הפרויקט ואנחנו רוצים שהוא יעשה אותו כמה שיותר טוב, כמה שיותר מקצועי. ראינו שיש חוסר ודאות עצום. עכשיו אני שמה לב שהכותרת של המצגת היא חוסר ודאות ליזמים, אבל זה מתבטא גם בשוק העסקי, שלא יודע מה יקרה אתו, הרבה בגלל היבטים שנוגעים להיטלי ההשבחה. היום אפשר לקבל גם פטור מהיטל השבחה במתחם שעובר התחדשות עירונית, אבל השאלה אם תקבל פטור או לא תקבל פטור היא לוטה בערפל ואתה תדע אותה רק בשלבים מתקדמים של התהליך. זה מאוד משפיע לא רק על היזמים, גם על השלטון המקומי. על כן אתם מרגיזים אותם. חס וחלילה. לדעתי זה גם מציק וכואב לנו בבטן, שזה משפיע מאוד גם על אותו דייר שגר בקומה שניה וזו הדירה שלו 40 שנה ועכשיו מציעים לו עסקה וקשה לו לדעת מה יהיו עיקרי התמורה שלו, בגלל שכל העסקה הזו לוטה בערפל בהרבה היבטים כלכליים דרמטיים כי הנושא של היטלי השבחה מאוד אקוטי, זה יכול להיות מיליוני שקלים.

כשאנחנו אומרים ודאות, מבחינתנו זה צריך להביא לתועלת של כל הצדדים. מוצאים פיצוי כלשהו לרשויות? זו בדיוק הכותרת הבאה.

רק לוקחים לרשויות. לא נותנים ולא לוקחים. אתה לא יודע מה המצב. היום יש גם אפס. הנושא האחרון זה ההירתמות של השלטון המקומי ואיך אנחנו מצליחים, כל המערכת הזאת, גם הגורמים העסקיים,

בקצה השרשרת של כל הדבר המורכב הזה,

השלטון המקומי וגם הממשלה, איך כולם נרתמים לדבר הזה. בסופו של דבר כשאנחנו מציבים את האינטרסים הכלליים, כולם יגידו, זה לא משהו שצריך לשכנע למה זה חשוב ונכון, אפשר לדבר על זה, אנחנו נופלים פה בדרך.

עכשיו בהיבטים שהם מאוד קנייניים ואני יודעת שהם יתפסו את הנפח המשמעותי בדיון ואולי במחלוקות שיתעוררו פה ואני רוצה בחצי רגל לתת אמירה עליהם והיועץ המשפטי לממשלה ירחיב אחרי זה על התפיסה הקניינית המשפטית. הרפורמה הזו מביאה אתה הפחתת רוב שדרוש בבניין כדי להגיש תביעת "דייר סרבן". יש כבר חוק קיים כבר די הרבה שנים בחקיקה הישראלית - - - כדי להבין, דייר סרבן הוא דייר שלא מסכים. למה נבחר לו הכינוי הזה? כדי לתייג אותו? כינוי שנצמד אליו שלא בטובתו. שם החוק שונה. אני תוהה למה בחרו את המושג דייר סרבן? לא שאני בעד הסרבנות שלו. "דייר שאינו מסכים".

בבתי משפט את לא יודעת אם זה בלתי סביר. אני לא נכנס לוויכוח. זו הערה של היושב-ראש. נפתח את הדיון בהמשך. פה, חוץ ממאסר עשו הכול בחוק. אם אדוני ירצה שנקרא לו "דייר מסתייג" מכאן ואילך, זו גם אפשרות. המילה "סרבן" נכנסה לחוק בשעתו כמי שמתאר את הדייר שהסירוב שלו הוא לא סביר ובית משפט החליט שהסירוב שלו לא סביר ולכן הוא נקרא דייר סרבן. אבל כמובן יש דיירים שמנסים לשכנע אותם. אבל זה חל על כולם? על כל אחד שלא מסכים? ברגע שמתייגים מושג מסוים, קשה מאוד לצאת מזה. אבל אם אדוני מבקש - - - נעזור לצאת מזה. אין בעיה. אני אשמח לעזור בנושא הזה, כמו בנושאים אחרים. אבל אם רוצים לקרוא לו דייר מסתייג, זה בסדר גמור. אני מזכיר ששם החוק שונה מחוק "דייר סרבן" ל"עידוד מיזמים". באמת התפלאתי שלא הכנסתם שנת מאסר לדייר מסתייג. עכשיו הגענו לדבר המורכב שההצעה מביאה. ברובד הקנייני אני לוקחת צעד אחורה כדי ליישר קו. יש חוק שקיים כבר הרבה שנים שאומר שאם יש תוכנית שאושרה כבר לפינוי בינוי ויש הכרזה, שבעבר הייתה על ידי הממשלה, אנחנו מבקשים לשנות את זה, אבל יש הכרזה על מתחם פינוי בינוי ויש 80% מהדיירים בבניין שרוצים את העסקה, אז אותם דיירים שמעוניינים בעסקה רשאים לתבוע את אותם דיירים שמסרבים לעסקה ובית המשפט צריך להשתכנע אם הסירוב שלהם, האם הוא סירוב סביר או בלתי סביר. החוק מחשק את שיקול הדעת ואומר מה נחשב פחות או יותר סירוב סביר ומה סירוב בלתי סביר. בסוף כל הדבר הזה הולך לבית משפט והוא זה שמכריע. זה לא שאני חושבת שחלילה השכן שלי הוא דייר שמסרב סירוב בלתי סביר,

כולם סומכים על בית המשפט פתאום?

אנחנו מציעים פה להפחית את הרוב הדרוש מ-80% כדי להגיש את התביעה ל-66%, שזה שני שליש. אנחנו גם חושבים שצריך לעשות התייחסות מיוחדת למי שמסרב רק בגלל שהוא בנה בניה שלא כדין ולכן אין לו שום תמריץ כלכלי להסכים לעסקה. אלה שני צעדים שהם צעדים משמעותיים שהרפורמה הזו כוללת, כשלצדם מאוד חשוב לנו להרחיב את ההגנה על הדיירים, את השקיפות כלפיהם, מכניסים מושג חדש שאנשי הרשות הביאו, שמדבר על החתמה פוגענית. אם חלילה ניצלו כוח בלתי סביר, ניצלו מוגבלות, כל מיני עילות מהסוג הזה. יש פונקציה של הממונה על פניות דיירים, היא קיימת כבר היום ואנחנו מרחיבים את הסמכויות שלה. היא יכולה להוציא החלטה ולהגיד שבמקרה קונקרטי, יזם קונקרטי הטעה,

הציג מידע כוזב כלפי דייר וזה מה שגרם לו להסכים ולומר שהעסקה הזו, מהסיבה הזו בטלה. בתפיסה שלנו, החקיקה הזאת בסוף מביאה את האיזון בין הרצון לקדם פרויקטים מתוך המציאות שיש בשטח והצורך להפחית את הרוב הדרוש ולצד זה לחזק את ההגנה ואתה שוויון והשקיפות כלפי הדיירים. בנוסף, עוד כוח שאנחנו נותנים לדיירים, זה גם לבטל עסקאות קיימות במצבים מאוד מיוחדים בהם נתקלנו בסיטואציות האלה שיש יזם, החתים דיירים, השתהה בקידום העסקה, עזב את העסקים שלו והם נשארים כבולים אתו ברובד החוזי, כשהוא לחלוטין עזב את אותו בניין ספציפי שהוא התחיל לטפל בו. אנחנו חושבים שצריך לאפשר להם את הכוח גם להתנתק מהעסקה הזאת, כי בסוף זה בניין שאנחנו מכנים בניין תקוע או בניין חסום, בניין שלא יוכל להתקדם אף פעם כי חלק מהדיירים כבולים לאותו יזם שהפך להיות יזם היסטורי וזה גם כוח שאנחנו מחזירים בחזרה לדיירים כדי שהם יוכלו לקדם את האינטרסים שלהם בצורה הטובה ביותר. הדבר האחרון שלא נוגע להיבטים הקנייניים, אבל כמו שאמרנו,

אז אנחנו מציעים כולנו ביחד ברירת מחדל לגבי אותו היטל השבחה. אלה סכומי כסף משמעותיים שיכולים להפיל עסקה או לתמוך בעסקה ואנחנו מציעים שברירת המחדל תהיה 25% ככלל והשלטון המקומי, אותה רשות מקומית תוכל לקבוע לגבי מתחמים ספציפיים האם יהיה פטור מוחלט מהיטל השבחה או שהיטל ההשבחה יעמוד במלואו על 50%. למרות שאני מכירה את ההסתייגות של חברי מהשלטון המקומי, אנחנו חושבים שזה כן משרת את הרעיון הדמוקרטי שנבחרי הציבור, מאותה רשות מקומית, הם אלה שמכירים את המיקום והעיר שלהם בצורה הטובה ביותר ולכן זו סמכות שצריכה להיות בידיים שלהם להגיד האם נכון או לא נכון לתת פטור במקרה קונקרטי. בכל מקרה יש הרבה משמעות בהיבטי ודאות להצעה כי בסוף, ככל שהיא תתקבל, כולם יודעים שברובע ד' בעיר מסוימת יש פטור מהיטל השבחה, זו כבר לא שאלה שהיא באוויר ואנחנו מאמינים שגם החוזים יראו בהתאם. על השקופית האחרונה תדבר יעל, היא נוגעת בהיבטים כלכליים שתומכים בעסקה. תעבירו שלושה צעדים נוספים שמופיעים בהצעת החוק.

אנחנו עושים תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין, משנים את מדיניות המיסוי להסיר חסמים שקיימים היום. תיקון מרכזי שאנחנו מבצעים שם זה לאפשר לבעל דירה שמחזיק במספר דירות במתחם שמיועד לפינוי בינוי לשלם את עלויות המיסוי שהוא צריך רק בסיום העסקה. היום יש טרנזקציה שמוגדרת כעסקה לענייני מס במצב הנוכחי בין אותו בעל דירה לבין היזם. הוא מוכר ליזם את דירתו וקונה אותה בחזרה. בחקיקה הקיימת הוא צריך לשלם בפעימות האלה, למרות שדה פקטו לא קרה עדיין כלום, למעט חתימה על חוזה, תשלום מיסוי ולכן אנחנו דוחים את המס הזה רק לתום העסקה. כלומר שהוא ימכור את דירתו, שכנראה השווי שלה עלה בעקבות פינוי בינוי, הוא ישלם את מס השבח. אבל לא ברגע שהייתה עסקה מול אותו יזם. בנוסף אנחנו עושים צעד לצמצום בירוקרטיה. אנחנו מקצרים את הליך ההכרזות על מתחמי פינוי בינוי - - - את יכולה לחזור על מה שאמרת? למיטב ידיעתי זה הדין הנוהג.

שהיום בעל דירה, שיש לו יותר מדירה אחת במתחם. היום, במצב הנוכחי, בגלל שמי שיש לו דירה אחת הוא פטור ממיסוי, זה חל גם עליו. זה בעצם הטבה למשקיעים. החידוד הוא שהיום, אם יש למישהו יותר מדירה אחת במתחם, זה לא יהווה חסם לקידום כל הפרויקט כי הוא יגיד, עכשיו אני חותם על עסקה אני יודע שאשלם מיסוי בו ברגע, למרותש עדין בפועל לא ראיתי ערך מהדבר הזה. כמובן שברגע שהוא יראה את הערך ויהיו לו ההכנסות בהתאם, הוא ישלם את המס. צמצום בבירוקרטיה, מדובר בקיצור הליך ההכרזות כיום יש ועדה מייעצת שקיימת במשרדי הממשלה שדנים בכל מתחם ומתחם ורק לאחר מכן מחליטים אם הוא מוכר. אנחנו קובעים קריטריונים בחקיקה ראשית כדי לזרז ולייעל את הליך ההכרזות. הסוגיה השלישית היא השקעה בתשתיות. אנחנו משתמשים בכספים שנצברו בקרן להתחדשות עירונית לטובת קידום הסכמי מסגרת עם רשויות מקומיות. הכסף ישמש למימון תשתיות צמודות בפרויקטים של התחדשות עירונית ככל שקיימים באותה רשות מקומית. יש לי שתי שאלות: הראשונה, כמה כסף נצבר לגישתכם? עיינתי בספר התקציב ולא ראיתי את הסעיף בו הכסף הזה עובר למקום אחר. אז אשמח שתפנו אותנו לסעיף בתקציב 2021-2022 המוצע, בו הכסף הזה עובר למקום שהממשלה קבעה שהוא עובר. הסכום שהוקצב במסגרת הדיונים עם הרשות להתחדשות עירונית הוא סכום שהוא גבוה מהסכומים שנמצאו בקרן להתחדשות עירונית. דובר על חצי מיליארד שיועדו לטובת הפעילות הזו. מתוך אותו חצי מיליארד, 290 הם האומדן לכספים שנצברו בקרן להתחדשות עירונית. ברגע שהחקיקה הזאת תעבור ונוכל להתקדם עם אותם הסכמים, כי כרגע אנחנו מחכים שהתקציב יעבור, נוכל להתקדם. איפה זה מופיע? מדובר בתקציבי הרשאה, מזומן בגינם לא אמור לצאת בשנים האלו ולכן לא תראה את זה בתקציבי המזומן. אז זה הרשאה להתחייב?

מדובר בהרשאה להתחייב. התקציבים יתוקצבו קודם כל בהרשאה להתחייב לרשות להתחדשות עירונית בהתאם לקצב חתימה על ההסכמים. תפני אותנו בבקשה בסעיפי ההרשאה להתחייב בתקציב המדינה,

כיום אתה לא תראה את זה מופיע בתקציב המדינה. הדבר יתוקצב בהרשאה להתחייב. ברגע חתימה על הסכם, אתה חותם על הסכם וזה יתוקצב. סך התקציב שעתיד להיות מוקדש זה חצי מיליארד, מתוכם 290 אלה סכומים שנצברו בקרן להתחדשות עירונית. בקיצור, זה לא מופיע בתקציב. אתה לא תראה את זה עכשיו. זה יתוקצב. תקציבי הקרן להתחדשות עירונית גם לא מגולמת בספרי התקציב.

לא מצאתי לא את הקרן, לא את ההרשאה להתחייב. תודה רבה ליעל מהאוצר ולכרמית ממשרד המשפטים. לפני שנפתח את הדיון, אני מבין שיש עניין רב גם אצל חברי הכנסת, אבל לפני זה ניתן למתן שחק ממרכז המחקר והמידע של הכנסת להציג את הנתונים שאספתם. הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית גם מבקשים לדבר לפני ההערות. לפני ההערות של חברי הכנסת? זה יותר מידי. נשמע את מתן שחק בבקשה. תודה כבוד היושב-ראש, שמי מתן שחק ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. לקראת הדיון היום כתבתנו מסמך שמיועד לתת מידע ונתונים כרקע לדיון. אני אפתח ואומר שהתחדשות עירונית היא תהליך כולל של החייאת המרקם הבנוי ופתרון של כל מיני בעיות סביבתיות,

חברתיות וכמובן מתוך כך שיפור איכות החיים של התושבים, כאשר הדבר נעשה כראוי. בישראל נועדו להתחדשות העירונית ייעודיים לאומיים. בין היתר חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה, מיגון מפני טילים ופתרון למשבר הדיור. אני אציין שחלק מהמטרות האלה סותרות אחת את השנייה. בין היתר תמ"א 38 בוטלה מפני שהיא בעצם קדמה תוספת של יחידות דיור במרקם הבנוי, אבל התפקיד המקורי שלה היה מיגון מבנים בפריפריה, דבר שהיא לא עמדה בו. כך פרויקט פינוי בינוי הוא פרויקט בניה יקר הרבה יותר מבניה על שטח פנוי. לכן צריך לבדוק איך בניה בהיקפים כאלה, בצורה כזו, תשפיע על מחירי הדיור. הדבר כמובן לא נובע ממודל פשוט של היצע וביקוש. תמ"א 38 הייתה מספקת דיור יותר זול ותוכנית פינוי בינוי בטלה את תמ"א 38 ותייקר את הדירות?

גם בתמ"א 38 יש אפשרות להריסה ובניה מחדש. הריסה ובניה מחדש זה תהליך יקר יותר מאשר בניה. אז למה נאלצים לבטל את תמ"א 38? למה לא להשאיר גם את תמ"א 38 וגם את פינוי בינוי? לא אכנס לזה כרגע, זו הצעת חוק שעלתה, המתווה שיחליף את תמ"א 38, אבל תמ"א 38 נועדה לספק מסלול מהיר עם הטבות ממשלתיות ניכרות כדי לקדם מיגון וחיזוק מבנים. ב-2013 החליטה הממשלה לאמץ את זה בתור אפיק להתחדשות עירונית, כלומר תוספת יחידות דיור באזורי הביקוש ובאמת עיקר תמ"א 38 זה תוספת יחידות דיור במרקם הבנוי, למרות שזה יצר בעיות תכנוניות לא פשוטות, חוסר בתשתיות, מבני ציבור וכדומה. בדקתם כמה בעיות כאלה יש בהתחדשות עירונית? של חוסר בתשתיות וכו'. אני מציע לכם לבדוק את זה. ניסינו לבדוק ולקבל מידע לגבי תשתיות וכמובן שלא הצלחנו. אני רוצה להבין את מה שאמרת. פניתם לקבל מידע לפי סמכותכם בחוק וסרבו לתת לכם מידע? לא סרבו, פשוט אין מידע כזה. מאחר ופרויקטים של פינוי בינוי מנוהלים על ידי יזמים פרטיים ועל ידי רשויות מקומיות, אני יכול לפנות לכל היזמים ולכל הרשויות ולבקש מידע כזה, אבל מידע כזה לא מרוכז ולא מנוהל על ידי אף גוף ממשלתי. מצאתם ראשי ערים שהסכימו, עודדו, או שהפריעו לתמ"א 38 במחקר שלכם? לא בדקנו ברמת הרשות המקומית, אבל תמ"א 38 הוא פרויקט שמבחינת הרשות המקומית יש בו חסרונות משמעותיים, אני מניח שזה כבר תלוי ברשות עצמה כמה שטחי ציבור פנויים יש לה כדי לפצות על הצורך. בשני העשורים האחרונים הממשלה נקטה כמה - - - כדי לקדם את זה כמו שאפשר לראות בנתונים, אפשר לראות את הפירות של אותו מיקוד ממשלתי. אני רק אציין שהמסלולים השונים של התחדשות עירונית בישראל, כולם מבוססים על שוק,

על השקעה של יזמים שבהשקעתם ממשים את מדיניות הממשלה. הממשלה מצידה נותנת הטבות רגולטוריות, הטבות תכנון, הטבות מס כדי לעודד, אבל בסופו של דבר השוק יוצר והשוק מקדם. מבחינת הנתונים הכלליים, לא אחזור על מה שהאוצר הראה, אבל בשבע השנים האחרונות גדל מספר היחידות הבנויות שבנייתם החלה בהתחדשות עירונית, בכ-73%, כלומר בהריסה ובניה מחדש ותוספת יחידות דיור למבנים קיימים. המשקל של התחדשות עירונית בסך התחלות הבניה עלה מ-13% בשנת 2014 ל-20% בשנת 2020. מבחינת היתרי בניה, היתרי הבניה בהתחדשות עירונית עלו בכ-130% בשנה בעשור האחרון. שני שליש מהם הם בתמ"א 38 לסוגיה. מבחינת תוכניות פינוי בינוי מאושרות, בעשור האחרון גדל מספר יחידות הדיור המאושרות בתוכניות פינוי בינוי בשיעור ממוצע של 130% בשנה. בשנתיים האחרונות לתרומה הזאת אחראי בין היתר הותמ"ל. מבחינת משך האישור והרישוי של תוכניות פינוי בינוי, לפי נתוני הרשות להתחדשות עירונית, משך אישור התוכניות המפורטות והרישוי של תוכניות פינוי בינוי יצטמצם בשני העשורים האחרונים ממוצע של כ-7-15 שנה ל-3-4 שנים בשנים האחרונות. הנתונים האלה הם בעיקר נתונים של הרשות להתחדשות עירונית שפועלת לריכוז הנתונים בנוגע לפרויקטים. קישור בין נתוני הרישוי לנתוני התכנון, שזה דבר חשוב כי אחרת לא היה לנו אותו. מצד שני, נתונים רבים בתחום הזה פשוט אינם קיימים. למשל נתונים על סוגי מבנים, סוגי אוכלוסיות ומבנים, מספר בעלים שגרים, סוגיות חברתיות, תכנוניות, כלכליות, שטחי מסחר ותעסוקה בתוכניות האלה, מבני ציבור שנכללים בתוך מבני מגורים וכן הלאה. הנתונים האלה עשויים לאפשר למפות את ההתחדשות העירונית בצורה מקיפה יותר ולהתייחס להיבטים נוספים מאוד חשובים בהתחדשות עירונית, שהם לא יחידות דיור. שלא בסופו של דבר אנחנו מקבלים יחידות דיור ומפספסים חלק גדול מהתועלת בהתפתחות עירונית. שתי סוגיות מרכזיות בהצעת החוק, המצב הקיים הוא שחוק פינוי בינוי נחקק ב-2006 במטרה להתגבר על בעיית הסרבן כמו שתורגמה באופן לא מוצלח מאנגלית. במסגרת החוק הוראת שיעור ההסכמה לעסקת פינוי בינוי מ-100% שהיה נדרש עד אז ל-80% בכלל ו-66% בכל בית משותף. החוק תוקן לשנת 2018 ונוסף בו סעד לקביעת הסכם ופינוי כפוי של מתנגדים לדורותיהם.

גם בחוק המקורי וגם בתיקון החוק ב-2018 לא היה בפני הוועדה או בפני גופי הממשלה נתונים כלשהם על היקף תופעת אי ההסכמה, על הסיבות השונות לאי ההסכמה, בפרט על תופעת הדייר הסרבן שאני אסביר מה זה ובאופן כללי על השפעת החוק שנחקק ב-2006 ועל ההשלכות שלו. הביסוס התיאורטי של הורדת שיעור ההסכמה בחוק פינוי בינוי היה שעלול להיווצר מצבים של כשל שוק שמבוסס על בעייתה סרבן בעסקאות ריכוז בעלויות, שבהם נדרשת הסכמת ככל הבעלים. הכוונה היא

עסקה שיש לה ערך ציבורי וכלכלי שרוצים לקדם, נדרשת הסכמה של כל בעלי הנכסים שצריך לרכז בידיים של בעלים אחד, מי שמשהה את ההסכמה שלו ונשאר סוף התהליך עשוי להשתמש בכוח שנוצר לו, מאחר וההסכמה שלו תאפשר או לא תאפשר את כל הפרויקט, כדי להגדיל את התשואה שלו מהפרויקט ולכן נוצר חשש שהשתהות כזו תעכב את העסקה או תכשיל אותה. מצב כזה נחשב כשל שוק. לכן הייתה סיבה תיאורטית, מבנית ולא אמפירית, להוריד את שיעור ההסכמה. יוצא שמרגע שלא נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות, לכאורה בעיית הדייר הסרבן נפתרת,

הם מניחים על אותן הנחות שלו, למה שהמספר של אלה שמסרבים בהתאם לאותן סיבות יגדלו? למה מניחים שיהיה יותר קל להגיע להסכמות?

ככל שיהיה יותר קל לכפות הסכם, כמובן שאפשר יהיה לקדם יותר פרויקטים, זה עניין חשבונאי. השאלה היא מה המשמעות של זה לגבי סוגי ההסכמה השונים והמניעים שלהם. בגלל שחוק פינוי בינוי התבסס על - - - אלה שמשהים את הסכמתם כדי להשיג תועלת, עכשיו הם יודעים שהאחוז ירד ובהתאם לזה יתנהגו, אז מה עשינו? זה המצב הקיים. נניח שיש בניין עם 10 דירות ואתה צריך 80%, נשארים שני בעלי דירות בסוף. לפני זה היו שלושה. אתה לא חייב לסגור עם כולם. בגלל זה אף אחד לא מגיע להיות האחרון בתור שההסכמה שלו נדרשת, תמיד יש לו מתחרה אחד, זה מבחינת תאוריה כלכלית. חשוב לציין שעסקת פינוי בינוי היא עסקה מאוד מורכבת שיש בה אי ודאות מאוד נרחב. כשאנחנו מדברים על הסכמה וחוק פינוי בינוי מדובר על חתימה על עסקת מכר. כלומר חתימה על חוזה בין בעלי הדיור לבין היזם לגבי התמורות, לגבי מה הם יקבלו. מצד שני, בדרך כלל התהליך הזה קורה לפני אישור תוכנית סטטוטורית. בפינוי בינוי אישור תוכנית מפורטת הוא זה שקובע את אחוזי הבניה בפרויקט. לפני שאושרה תוכנית מפורטת לא ידוע בעצם האם היזם יכול לעמוד בהבטחות שלו לבעלי הדירות לגבי התמורות שהוא מבטיח. במוסדות התכנון לא מתחשבים בהסכמים הקנייניים שבין היזם ובין בעלי הדירות כשהם באים לקבוע את תוספת אחוזי הבניה בפרויקט. מעבר לכך שבעלי הדירות לא יכולים לדעת באיזה פרויקט הם אמורים לגור והתמורות שלהם מובטחות. זו בעיה שמוכרת היום והתקבלו בגינה תלונות אצל הממונה על פניות הדיירים ברשות להתחדשות העירונית ואפילו הרשות כללה את זה במדריך לדיירים, דבר שכדאי להכניס בחוזה, סעיף שמאפשר אחרי אישור התוכנית להתמודד עם הפער הזה שעלול להיווצר. מאחר וראינו שהיו בעיות בנתונים כאלה של מיפוי, של סוגית ההסכמות ודייר סרבן בפרט, פנינו לגופי הממשלה שקידמו את החוק והשתתפו בצוות החסמים וביקשנו לדעת מה עבודת המטה גילתה בנוגע להיקף התופעה של אי ההסכמה על הסיבות השונות, היקף התופעה של דייר סרבן, כלומר אלו שמנסים להשתמש בזכות ההסכמה שלהם כדי למקסם רווחים, או לחליפין מה היו השפעות החוק שחוקק כבר או תוקן ב-2018 עד כה. לא היו בידיהם נתונים רלוונטיים וכמו שציינה נציגת משרד המשפטים, עיקר המידע שלהם נבע מהשימוע הציבורי. אני אציין שבשימוע הציבורי יכול להיות ערך רב כדי להבין סוגיות לעומק מתוך שיחה ומתוך דיון. מצד שני, קשה לקבל רושם כללי ומדויק לגבי היקף התופעה, ההשלכות שלה, הסיבות שלה. דבר כזה דורש מחקר ועבודת בדיקה וזה לא נעשה. להצעת החוק היום יש כמה השלכות: הרחבת המושג דייר סרבן לכל אי הסכמה לעסקה. חוץ מהתיוג השלילי שמלווה למושג, יש פה פשוט אי דיוק בהתייחסות לזה כי דייר סרבן מתייחס לסוג מסוים של אי הסכמה. אתה אומר שיש סירוב מוצדק ועדין קוראים לו כך? לא יודע אם מוצדק, אבל החוק התבסס על מודל כלכלי תיאורטי ובגלל זה בין היתר העילות שמופיעות בחוק לסבירות או אי סבירות של הסכמה הן כלכליות. כלומר האם העסקה כדאית, האם הובטחו הבטוחות הראויות, האם הרכב התמורות מתאים לאוכלוסיות השונות, זקנים ובעלי מוגבלויות וכך הלאה. החוק מראש מדבר בשפה כלכלית בגלל שזה המודל שמדבר. היום ההצעה להרחיב את המונח דייר סרבן בהורדת שיעור נוספת של ההסכמה, היא בעצם מדברת על תופעה אחרת. אציין שביקשנו להבין מה ההשלכות המשפטיות, כמה תיקים נפתחו בגין תביעת דייר סרבן או לחליפין כמה החלטות של ממונה על בתים משותפים בתמ"א 38 על כפיית הסכם ולא עלה בידינו לרכז נתונים כאלה, מאחר והם פשוט אינם מרוכזים על ידי אף גוף ממשלתי. גם לא ברשות להתחדשות העירונית? היא מרכזת את הנושא, אז למה לא? גם בהנהלת בתי המשפט לא הצלחנו לקבל נתונים מאחר ומאגר הנתונים שלהם לא מאפשר פילוחים כאלה. למה מנהל התכנון לא נתן לכם נתונים? מי יודע אם יש קורבנות לדבר הזה היום?

פה מישהו ממנהל ותכנון?